בוקר טוב, חברים. היום 8 בפברואר 2021, השעה 10:11. אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, והנושא לדיון היום הוא הצעת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) (הוראת שעה), התשפ"א-2020. משרד התחבורה, בבקשה. אני מהלשכה המשפטית. שאתן רקע כללי או אעבור להקראה? ההקראה זה היועצת המשפטית שלנו. תן לנו תמונה כללית. נשמע גם נציגים של הארגונים ואחר כך נגיע לזה. התקנות האלה נולדו כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה, והכוונה לייצר ריחוק חברתי כדי למנוע הדבקה ואת התפשטות המחלה. כחלק מההתמודדות עם המגפה עודכנו תקנות סמכויות מיוחדות, תחבורה יבשתית, שבמסגרתן הוגבלה תפוסת הנוסעים בכלל האוטובוסים ברחבי הארץ. המגבלה הזאת לצערנו הרב במקומות מסוימים יצרה עומסים, עומסים גם בתחנות וגם באוטובוסים עצמם. העומסים האלה מדרך הטבע לא מגשימים את התכלית של הצורך בריחוק חברתי, ולכן הרשות הארצית לתחבורה הציבורית הורתה למפעילי התחבורה הציבורית להפעיל את כל האוטובוסים שמצויים ברזרבה הטיפולית, ולא להוציא אוטובוסים לגריטה. זאת אומרת שאנחנו פועלים כרגע במתכונת של למעלה מ-100%, אפשר לומר 120% מכמות האוטובוסים, ועדיין יש מקומות, בעיקר במטרופולינים הגדולים, שהביקוש עולה על ההיצע. כדי לפתור את הבעיה הזאת חשבנו להוסיף תגבור של אוטובוסים. מאחר שאין בנמצא אוטובוסים עירוניים נגישים חשבנו להוסיף תגבור של אוטובוסים בין עירוניים בין נסיעה לנסיעה רק בצירים העמוסים, מבלי לשנות את מתכונת ההפעלה הקיימת, כך שהאוטובוסים הנוספים יפחיתו גם את העומסים בתחנות וגם את העומסים באוטובוסים עצמם. אבל האוטובוסים שאתם רוצים לתגבר הם לא נגישים. האוטובוסים שאנחנו רוצים לתגבר איתם לא נגישים. על זה הדיון. אני מברכת את שתי חברות הכנסת שנמצאות איתנו, אתי עטייה ואורלי פרומן. מאחר שאין במדינת ישראל ולו אוטובוס עירוני אחד נוסף שהוא נגיש, אנחנו לא יכולים להוסיף

באוטובוסים נגישים, ותוספת השירות היחידה שמצויה באמתחתנו היא של אוטובוסים שאינם נגישים. יחד עם זאת, התדירות הרגילה, הסדירה והקבועה של אוטובוסים נגישים לא משתנה. זאת אומרת שאם גברתי רגילה וצריכה אוטובוס נגיש בשעה 08:00, ואת רגילה שאת עולה בשעה 08:00 בתחנה שלך ואת מקבלת את השירות הנגיש, עדיין תקבלי את אותו שירות. השירות הבין עירוני רק יתווסף בתווך שבין נסיעה לנסיעה. לכן אנשים עם מוגבלות לא ייפגעו מהתוספת הזאת. המתכונת הרגילה נשארת בעינה. זאת תוספת שירות על מה שיש, על הקיים, והקיים גם ככה הוא 120%. אז מה הבעיה?

אומר שהאוטובוסים הנוספים הם לא נגישים. יחד עם זאת, אותה מתכונת של שירות נותרת בעינה. יוצא אוטובוס נגיש, אני אדם עם מוגבלות שזקוק לשירות של אוטובוס נגיש, אני יודע שאני מקבל את השירות שלי בשעה מסוימת בתחנה מסוימת, אני מקבל אותו. אבל יש לי עדיפות? כי התפוסה היא של 75%. השאלה היא, אם אני מגיעה, האם יש לי עדיפות לאותו שירות. אנחנו לא יכולים לפקח על זה. קיבלנו מכתב גם מווגנר, הממונה על הנגישות, והוא העלה הרבה טיעונים. הוא איתנו בזום, הוא גם ידבר וגם יציג את עמדתם.

מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ממשרד המשפטים. אני מבקשת להגיד כמה ו כמה דברים, ואני ממש מבקשת, עופר במיוחד ממך, לא להתפרץ לדבריי. למה, עופר, אתה ידוע כמתפרץ? היו בינינו קצת דיונים סוערים. יש איתנו גם אנשים עם מוגבלות בשמיעה, אז בואו גם נכבד אותם. בין היתר גם אני.

אנחנו בעד התגבור. התגבור יעזור לכולם. אני גם אשמח לדעת מעופר אחר כך אם הוא יוכל לתת לנו נתונים איפה בדיוק יש עומסים, כי הוא דיבר על צירים מרכזיים. התגבור יעזור לאנשים עם מוגבלות כמו שהוא יעזור לאנשים ללא מוגבלות. אבל אי אפשר להתעלם מכך שיש פה פגיעה בשוויון, כי בעוד שאדם ללא מוגבלות יגיע לתחנה ויוכל לעלות לכל אוטובוס שבא לו, אדם עם מוגבלות בניידות, וחשוב לי להדגיש בעיקר אדם עם מוגבלות בניידות כי לשאלתכם האוטובוסים הבין עירוניים, אם הם משנת ייצור 2011, הם אמורים להיות נגישים חושית, זאת אומרת לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, בראייה וכן הלאה. הם לא נגישים בשום אופן לאנשים עם מוגבלות בניידות, ואם משרד התחבורה היה עושה מה שהיה צריך לעשות כבר לפני עשר שנים היו איתנו אוטובוסים בין עירוניים נגישים לאנשים עם מוגבלות בניידות. אבל אין כעת בנמצא. אני יודעת שזה יכול להישמע קטנוני, כי הנה אנחנו מתגברים, אבל כשאנשים אומרים: אנחנו לא מבינים, הרי אנחנו רק מוסיפים, אנחנו רק מיטיבים את המצב, אני חושבת שאלה אנשים שלא מדמיינים לעצמם למשל את ההורים הקשישים שלהם שהם מוגבלים בניידות, עם קביים, או אפילו את האח הצעיר שלהם שעובר טיפולי סרטן ולא יכול לנהוג והוא מוגבל בהליכה. תדמיינו ושערו לעצמכם שאתם מגיעים עכשיו לתחנה, ומגיע אוטובוס בין עירוני, הוא יכול לעלות ואני לא יכול לעלות.

האם לא תרגישו אזרח סוג ב'? האם זה לא יצבוט לכם, לא יפגע לכם באגו? יש פה פגיעה בשוויון, אי אפשר להתעלם. אני מבינה את הצורך בתגבור ושאין ברירה, אבל הפגיעה חייבת להיות מידתית. על מנת שהיא תהיה מידתית אנחנו סבורים שצריך לתת קדימות לפחות באוטובוסים העירוניים הנגישים, קדימות לאנשים עם מוגבלות בניידות שהיא נראית לעין. זה לא אנשים שלא רואים. זה כיסא גלגלים, זה אנשים על קביים, זה אנשים עם הליכונים שממתינים ברחבת ההיערכות. משרד התחבורה חוזר ואומר שיש בעיה תפעולית. אנחנו בזמן קורונה. יש מגבלת תפוסה. יש היום דיון, הם רוצים להעלות את זה ל-75%. לי לא ברור כיצד נהג יודע לתפעל את הדבר הזה היום, ואיך הוא יודע שיש לו 75% ולא יותר.

כבר היום נדרשת מהנהג אחריות תפעולית. יתרה מזאת, בלי קשר לקורונה, כשהנהג רואה אדם עם כיסא גלגלים או כשיש אדם עם מוגבלות בניידות שלא יכול לעלות לאוטובוס העירוני אלא באמצעות רמפה, הוא חייב לדומם מנוע, להפעיל את הרמפה, לעגן אותו במקום.

העניין התפעולי לא כל כך ברור לי ונשגב מבינתי. נאפשר לכמה נציגים של הארגונים להגיד כמה מילים. לפני כן אני רוצה להגיד כמה מילים. אני רוצה להודות לשרת התחבורה, חברת הכנסת מירי רגב, ולמנכ"ל שלה, שהם אישית מטפלים בנושא הזה ואישית דיברו איתי והציעו הרבה רעיונות כדי לא לפגוע באנשים האלה. בעיני יש לנו מטרה משותפת. אין פה אחד שרוצה לעשות משהו כנגד אנשים עם מוגבלויות. לדעתי זה ברור לכולם כאן. מה שכן, אנחנו בסיטואציה לא פשוטה, מצד אחד צריכים לתגבר את הקווים כי אנחנו לא יכולים למלא את האוטובוסים ב-100%, ומצד שני לדאוג לכך שאף אדם עם מוגבלות לא ייפגע מהמצב החדש הזה שלצערי הרב כולנו נפגענו, לא כי בחרנו בזה אלא כי זה המצב. זאת המטרה של הדיון שלנו, ולכן אני מקווה מאוד שבסוף אנחנו נמצא את הנוסחה. אומנם קצת לא ברור לי הדיון פה בוועדה הזאת שהוא במקביל לדיון בוועדת הכלכלה. אני מבינה שהם מדברים על העלאת התפוסה. הם לא מדברים על העלאת התפוסה. אז תעשו לי סדר,

אם אנחנו מקבלים פה החלטה ומאשרים תקנות, אתם עוברים לוועדת הכלכלה, הם יכולים לשנות את ההחלטה שלנו? טרם כניסתן לתוקף של תקנות הידוק ההגבלות, התפוסה הייתה 75%. תקנות הידוק ההגבלות הורידו את התפוסה ל-50% במהלך הסגר האחרון. כאשר התקנות האלה פוקעות, חוזרת לתוקף התפוסה שהייתה קודם לכן. יחד עם זאת, במסגרת השיחות שלי עם אנשי הנציבות ובכלל התחייבתי, וכך גם עשיתי, שאנשים שמתניידים עם כיסאות גלגלים נחריג ממגבלת מהתפוסה. אתה כבר מדבר עכשיו על הפתרון.

אני מתאר לך תיאור מצב מה הולך לעלות בוועדת הכלכלה היום. אבל גם פה אנחנו מדברים בדיוק על אותו דבר.

יש הבדל,

בין עדיפות לבין הגבלה ממגבלת התפוסה. אם במגבלת התפוסה באוטובוס עירוני היום יש 49 נוסעים, אז נוסע שמתנייד בכיסא גלגלים לא יכול לעלות. יחד עם זאת, במסגרת שיחות שקיימנו עם הנציבות אמרנו שנציע לוועדה להחריג את האנשים שמניידים בכיסאות גלגלים ממגבלת התפוסה. זה שייך לוועדת הכלכלה, זה עולה במסגרת תקנות הקורונה בוועדת הכלכלה. מה שקורה כאן, אנחנו מבקשים להוסיף אוטובוסים בין עירוניים שאינם נגישים למערך הקיים של התחבורה הציבורית העירונית שמופעלת על פי תקנות הסדרת נגישות תחבורה ציבורית באוטובוסים נגישים. אני לא אאשר לך בלי שאהיה בטוחה שההצעה השנייה שלך תיכנס לתוקף. כולי תקווה שההצעה השנייה שלנו תיכנס לתוקף. אז כנראה שנשמע את כולם ולא נתקדם עד שאהיה בטוחה. למה אי אפשר לתת אוטובוסים נגישים?

גברתי, אין אוטובוסים נגישים. יש הבדל. אוטובוס נגיש הוא נמוך רצפה, הרצפה שלו שטוחה והיא קרוב מאוד לסף המדרכה. אוטובוסים בין עירוניים הם אוטובוסים גבוהי רצפה שצריכים להיכנס אליהם עם מדרגות. נעשתה עבודה מאוד רצינית ברשות הארצית, אין אוטובוסים חלופיים לאוטובוסים האלה. זה מה שיש. אנחנו משתמשים מעבר לכמות של האוטובוסים העירוניים הנגישים שאמורה להיות. אני רוצה לעשות סדר. מקשיבים לנו גם נציגים של הארגונים ועוד אנשים שהנושא חשוב להם. מה שאתה אומר לי עכשיו הוא שהדיון כאן בוועדה עומד על כך שאתם מבקשים להוסיף, חוץ מקווי האוטובוסים הנגישים שעובדים במתכונת הרגילה שלנו, להוסיף אוטובוסים לא נגישים, ואת זה אנחנו צריכים לאשר. אני אומרת שאני לא מאשרת עד שלא אהיה בטוחה שלאנשים עם מוגבלויות יש פתרון. הפתרון שאתה מציע מקובל עלי, אני חושבת שזה פתרון ואני לא יודעת אם כולם הבינו. עו"ד עופר לוי אמר שאם אוטובוס נגיש מלא אפילו ב-50% תפוסה, אם מגיע אדם עם מוגבלות מעלים אותו לאוטובוס מעבר למכסה. גברתי אכן צודקת, מדובר באדם שמתנייד בכיסא גלגלים שתופס את מקומו, יש לו מקום מיוחד באוטובוס שבו רותמים אותו. אם בא אדם עם הליכון, אדם מבוגר בן 90, הוא עולה לאוטובוס?

אני רוצה לחדד. המטרה שלנו היא להצליח לקחת את כל הנוסעים, ואנחנו צריכים לזכור ש-70% מהנוסעים בתחבורה הציבורית נוסעים בשירות העירוני. אנחנו מבינים שעל מנת לקחת את כולם בעולם שיש מגבלת נוסעים באוטובוס, היכולת לקחת את כולם במשק שנפתח לאט-לאט זה להוסיף נסיעות. זה הבסיס. עכשיו אנחנו אומרים שעל פי התקנות הקיימות בשירות העירוני, רוב הנוסעים נוסעים בהם, אנחנו לא יודעים להוסיף נסיעות נוספות כי כרגע הכלל הוא שאפשר להסיע אותם אך ורק באוטובוסים עירוניים, שהם אוטובוסים נמוכי רצפה. אז הבסיס לפתרון הוא קודם כל לייצר עוד נסיעות. איך אנחנו יכולים לייצר עוד נסיעות. איך אנחנו יכולים לייצר עוד נסיעות בעולם שאנחנו נמצאים בו היום? להיעזר בשוק הפרטי באותן חברות היסעים שיש להן אוטובוסים. אבל האוטובוסים שלהן כולם, כולל כולם, הם בין עירוניים. לכן אנחנו אומרים שאם יש לנו קו עירוני שיש לו ארבע נסיעות בשעה לצורך הדוגמה, ועכשיו אנחנו מזהים שהוא צריך שש נסיעות בשעה בשביל לקחת את כולם, אז בין ארבע הנסיעות הקיימות נוסיף עוד שתי נסיעות באוטובוס בין עירוני כדי לייצר אמינות ולקחת את כולם. זה ברור לנו ואף אחד לא מקטין את החשיבות של הפתרון לתת לכל אזרחי מדינת ישראל.

אם לא נפתור את זה, אז לא פתרנו את הבסיס. עכשיו לעניין הבעיות התפעוליות. אני רוצה שנדבר על הנהגים בתחבורה הציבורית, ברשותכם. הטלפון שלי ושל עופר ושל המנכ"ל ושל השרה מלאים בסרטונים ובתמונות בתקופה הזאת, במיוחד בתקופה הזאת, של נוסעים שמתנהגים באלימות מול הנהגים מאלף ואחת סיבות.

הנהגים נמצאים מול הנוסעים בחיכוך מתמיד, כי זה עם המסכות ועם לוודא שמספר הנוסעים באוטובוס הוא המספר הנכון, ואם חלילה אוטובוס מלא והוא מדלג על תחנה, אז עוצרים אותו וכו'. במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו צריך לעזוב את הנהגים. הנהגים צריכים לנהוג. בואו ניתן לנהגים לנהוג, שיעשו את העבודה שלהם. אנחנו נתגבר את השירות ברמה כזאת שלא נשאיר נוסעים בתחנה. זאת המטרה שלנו. אמרתי את זה בהתחלה, כדי שיהיה ברור. אנחנו בעד אנשים מוגבלים, אנחנו עושים אלף ואחד צעדים כדי לקדם את הנושא הזה. יש ברשות לתחבורה הציבורית מנהל אגף שזה כל עיסוקו. כל הזמן אנחנו באים עם רעיונות טכנולוגיים ואחרים להנגיש עוד יותר את שירותי התחבורה הציבורית. אבל אני חושב שכרגע לא להעביר את ההצעה שנחתמה על ידי שרת התחבורה ושר האוצר, שזה ייתקע על בעיות תפעוליות שהמפעילים והנהגים לא יוכלו ליישם אותן, אני חושב שזאת טעות לכולם. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולחזק את כל הנהגים ולגנות כל אלימות מילולית ופיסית שקורית, ואנחנו רואים את זה גם כן. אף אחד כאן לא יסכים עם המצב.

לא קורה רק אצל נהגים, אנחנו כולנו עצבניים משום מה. העם עצבני, ואז כל מי שנמצא ונותן לנו שירות ומנסה לעזור לנו, דווקא הוא חוטף. וזה כמובן לא מקובל. אני לא חושבת שאנחנו לא ניתן לכם להגביר את הקווים. אני רוצה לפתור את הבעיה לא רק של אנשים עם מוגבלות, אלא של כלל הציבור. לכן אני רואה את ההצעה שלכם כפתרון לכלל הציבור. אבל מתוקף תפקידי, ולא רק מתוקף תפקידי אלא גם מהלב שיש כאן לאנשים עם מוגבלויות, עם כל העבודה שאנחנו עושים פה, ואנחנו מכירים אותם אישית, וכל המצוקות שלהם ועם מה הם מתמודדים אם קשה לנו, להם עוד פי כמה וכמה קשה. אנחנו פה במטרה למצוא פתרון בעבור האנשים האלה. לכן אני אומרת שוב, ההצעה שלכם מבחינת להעלות אותם לאוטובוס נגיש, מבחינתי היא סוג של פתרון. אבל אתם אומרים לי שאתם הולכים עם ההצעה הזאת לוועדת הכלכלה בכלל, ורק שם צריכים לאשר. לכן אני לא יכולה לאשר פה דבר עד שלא אהיה בטוחה. אם הזמן של הדיונים היה הפוך, ואנחנו כבר היינו בטוחים שמצאנו פתרון לאנשים עם מוגבלות, אז אנחנו פותחים לכם את האופציה. אין מי שיגן עליהם אם לא אנחנו, ולא ניתן פה לפגוע בהם. ולכן ההצעה שלכם מבחינתי היא ראויה, היא מקובלת, נשמע גם את הארגונים, וזה בעיני הפתרון היחיד שכרגע אני יכולה לראות כישים. אבל כל עוד אני לא בטוחה שזו ההחלטה וזה מה שהולך לקרות,

לא כי אני לא רוצה לפתור את הבעיה של כולם, אלא כי זה הכלי היחיד שלי לעמוד מול כולם ולדאוג לאנשים עם מוגבלות. אז קחו את זה בחשבון. אורלי, בבקשה.

בסופו של דבר אנחנו מדברים על תקופת הזמן הזאת של מגבלות הקורונה, ואנחנו רוצים להיטיב את השירות לאור המגבלה של 75%, להיטיב את השירות לכולם. אבל אני כן רוצה לשים את הפוקוס על האנשים עם הצרכים המיוחדים, כי הם לא יכולים לרוץ לאוטובוס כשהוא מגיע ולהידחק ראשונים. לדעתי הם גם לא יכולים להעלות מעבר למכסה, כמו שהצעת, עו"ד עופר, כי המגבלות הן מגבלות קורונה. גם אם הוא יושב על כיסא גלגלים, הוא עדיין נושם והמגבלות הן מגבלות ממקום אחר, לא מגבלות של מקום, של תפוסה, אלא של כמות האנשים שיושבת באוטובוס. אני חושבת שתגבור אוטובוסים בוודאי הוא טוב. האם אפשר לתגבר במערך אוטובוסים מונגשים בשירות הפרטי? כי זה הוזכר פה, אבל אם הם מונגשים אז בוודאי שאפשר לתת להם עדיפות. בכל מקרה, כך או כך, צריך מידע באפליקציה אילו אוטובוסים באילו שעות הם מונגשים. זה חובה. אותו נכה שיוצא לדרך יודע שיש לו בשעה 10:00 אוטובוס מונגש, וכאשר הוא מגיע בואו נאמץ קצת מה שקורה בחו"ל, מה שקורה בהרבה משדות התעופה. מעלים ראשונים למטוס את הנכים, את האימהות עם הילדים הקטנים עם העגלות. הם לא יכולים להידחף, הם לא יגיעו אם הם לא יידחפו כשיש עומס על קווים מסוימים. אז אני חושבת שחייבים לתת עדיפות לאנשים עם מוגבלות, בין אם היא מוגבלות נראית ובין אם היא מוגבלות שאינה נראית. ובוודאי בתקופה הזאת לשמור על כל כללי הקורונה. זה עולה בסוף כסף, אבל מה לעשות. כל התקופה הזאת היא יוצאת דופן, וגם בתקציבים, כדי לאפשר לאנשים להמשיך לחיות.

אתי, בבקשה. היות שאני גם חברה בוועדת הכלכלה קיבלנו את תקנה 7 שאומרת: על אף האמור,

ובלבד שהוא יושב במקום שהוקצה לכיסא הגלגלים כאמור בתקנות נגישות, שירותי תחבורה ציבורית. האם אתה יכול להסביר? בוודאי, גברתי. אני מדבר רק על האוטובוסים, למרות שמדובר גם על הרכבת וגם על הרכבת הקלה. בכלי התחבורה האלה, על פי תקנות הסדרת נגישות, מוקצים מקומות

לאדם שמתנייד בכיסא גלגלים.

גם מבחינה בטיחותית, במקום הזה מצויות רתמות כדי לרתום אותו, כדי שאם חלילה האוטובוס עוצר עצירה פתאומית הוא רתום והוא לא עף עם כיסא הגלגלים. כמו שאמרתי, זה נולד במהלך השיח עם הנציבות. המטרה של התקנות האלה, בהסכמה של משרד הבריאות, הייתה לקחת את אותו אדם שיש לו המקום הספציפי הייעודי שלו באוטובוס, ולהחריג אותו ממגבלת התפוסה. זאת אומרת שככל שיש אדם עם כיסא גלגלים, הגם שיש מגבלת התפוסה באוטובוס, הוא זכאי ורשאי לעלות לאוטובוס. כך גם ברכבת הקלה וכך גם ברכבת הכבדה. זו המהות של התיקון של תקנה 7. אני חוזרת על שאלתי. לא חשבת על זה שאדם מבוגר שעומד עם הליכון, אין לו סיכוי במצב כזה לעלות לאוטובוס? גברתי, אני מתנצל, אבל אני חולק עלייך. דווקא המטרה ודווקא הוספת התגבור כן תאפשר לאותם אנשים שמתקשים, אנשים עם הליכונים אימא שלי בת 83 ברוך השם לעלות לאוטובוס. מאחר שכיום הביקוש עולה על ההיצע, ומאחר שיש דוחק בתחנות, אז לא רק אנשים עם מוגבלות פיסית מתקשים לעלות לאוטובוס, גם אנשים עם מוגבלויות אחרות כמו מוגבלויות מנטליות וקוגניטיביות שמפחדים מהתור ומפחדים מהדוחק, אז הם נרתעים מהדוחק ומהתור. המטרה שלנו היא לדלל את הדוחק הזה בתחנות, וכשאנחנו מדללים את הדוחק בתחנות אנחנו מקטינים את התחרות על העלייה לאוטובוס ואנחנו דווקא מגדילים את האפשרות של אותם אנשים שנאלצים להיעזר בכיסאות גלגלים, בקביים, אנשים שיש להם נכות אחרת שהיא אפילו לא מוחצנת לעלות לאוטובוס, כי אנחנו מקטינים להם את התחרות לעלייה לאוטובוס.

אבל עדיין אני אומרת, אנשים בריאים,

רצים יותר מהר, תופסים את המקום. לצערי הרב לא חינכנו את הדור הצעיר קודם כל לתת קדימות לאנשים מבוגרים. אם אנחנו לא נדאג לזה, אני מודאגת. אני מבינה את מה שאתה אומר, אתה אומר שיהיה מקום לכולם. זאת המטרה שלנו. ורציתי לענות לחברת הכנסת, כפי שאמרתי בתחילת הדרך, המערך הקיים של התחבורה הציבורית הנגישה, שפועל כרגע ב-120%, לא משתנה. אם אני רגיל לצאת מהבית בשעה מסוימת ולתפוס את האוטובוס הנגיש שלי בשעה מסוימת, אותו אוטובוס ייתן לי שירות. אחריו יבוא אוטובוס אחר שהוא לא נגיש. כך שאני רגיל לקבל את השירות שלי, אני מקבל את אותו שירות שלי כאדם עם מוגבלות שזקוק לשירות ספציפי. אבל יכול להיות שכבר לא יהיה לי מקום. אם יגיעו שני אנשים עם כיסא גלגלים? גברתי, גם במצב היום אם מגיעים שני אנשים עם כיסא גלגלים, אחד מהם חס וחלילה יצטרך לחכות לאוטובוס הבא. באוטובוס יש רק מקום אחד שמיועד לאדם שמתנייד עם כיסא גלגלים. במקום אחר הוא לא יכול לעמוד? לא. זה אסור מבחינה בטיחותית. יושב-ראש עמותת נגישות ישראל, יובל וגנר, בבקשה. שלום לכולם. דיון חשוב ועקרוני, אבל ממש קשה לי לשמוע את מה שנאמר כאן. הייתי מצפה כבר מזמן, וישבנו עם כל הארגונים שהנציגים שלהם כולם בפגישה הזאת, אצל מנכ"ל המשרד, ושמענו הצהרות ומחויבות לנסיעה שוויונית של אנשים עם מוגבלות. לצערי הרב אני לא רואה במעשים את הפעילות לקידום שוויון בתחבורה הציבורית, במיוחד בתקופה הכל כך קשה, תקופת הקורונה. צריך להבין שמדובר פה באנשים שלא יכולים לחכות. הטענה הזאת שהרגע נאמרה על ידי משרד התחבורה, שלכאורה יהיו פחות נוסעים כי מגבירים את התחבורה הציבורית,

כי מקטינים מראש את התפוסה מתפוסה מלאה לתפוסה של 50% או 75%. זאת אומרת העומס מראש יהיה יותר גבוה יחסית למצב רגיל. צריך להבין שאנשים עם מוגבלות זה לא רק כיסאות גלגלים, זה גם ההליכון וגם הקלנועית וגם הקביים, זה כל אלו שיש להם כרגע מוגבלות נראית שהם לא יכולים לחכות. טוב שנאמר על ידי משרד התחבורה שאנשים עם מוגבלות נראית הם דיברו רק על כיסא גלגלים, אבל חייבים להרחיב את זה לכל המוגבלויות הנראות שהם יוכלו להיכנס מעבר למכסה שיש. מעבר לזה בכלל לא ברור לי איך נהג בודק את המכסה, איך הוא יודע כמה אנשים בדיוק יש. זו שאלה באמת מעניינת אם הוא יודע בכלל לאמוד את מספר האנשים שיש בכל רגע על האוטובוס. אני לא מאמין שיש כזה מצב. ובכל מקרה אני רוצה להזכיר לכל המאזינים, שמראש כאשר אדם עם מוגבלות עומד ברחבת היערכות מעלים אותו ראשון. אז אני לא מבין מה הבעיה הפרקטית. אין פה בעיה פרקטית. כל מה שצריך לעשות זה לפרסם לציבור שבתקופת התקנות האלו של הקורונה אנשים שמשתמשים בעזרים, כיסאות גלגלים,

הליכונים וכו' עומדים ברחבת ההיערכות, הנהג חונה, עוזר להם להיכנס וממשיך את נסיעתו. ובלי זה אי אפשר לאשר את זה, כי באמת אין שוויון. דבר שני, דובר על האפליקציה. נכון שהיום המידע הוא האם הקו נגיש. כל האוטובוסים בקו, אין הפרדה בין אוטובוסים נגישים ללא נגישים, וזה חייב להיות תנאי בתקנות שגם האפליקציה יודעת להגיד בדיוק מתי האוטובוס הנגיש ומתי האוטובוס הלא נגיש. דבר נוסף, אנחנו רוצים לשים לב שתמיד האוטובוס האחרון בקו יהיה אוטובוס נגיש, שחס וחלילה לא יגיע אדם עם מוגבלות לנסיעה האחרונה ולא יהיה לו פתרון.

נא לרשום בבקשה. אני רוצה שיהיה איזשהו מוקד לטיפול בבעיות חירום. פתאום יש תור גדול, פתאום יש כמה כיסאות גלגלים, פתאום יש עומס של אנשים עם מוגבלות, שיהיה איזשהו קו שאפשר להתקשר אליו וייתנו פתרון מיידי נקודתי כדי שבאמת לא יהיה מצב שאדם עם מוגבלות יחכה. אני קורא למשרד התחבורה לעשות פעילות הדרכה להגביר את המודעות ואת ההבנה למה זה להיות אדם עם מוגבלות. נראה לי שהחלק הרגשי שם היה מאוד מוסיף לכם למצוא פתרון אמיתי. דבר אחרון, להתנות את כל הדבר הזה. טלי, אמרת שאין מודעות. הייתי דורש איזשהו קמפיין ציבורי, שבזמן התקנות עושים קמפיין לציבור ואומרים: אנשים עם מוגבלות בעדיפות, אנחנו מכבדים את הקשישים, אנחנו מכבדים את האנשים עם מוגבלות ונותנים להם העדפה, כי להם יותר קשה. תודה רבה.

הקדמת אותי בשתי דקות, כי התכוונתי להגיד אחרי דבריך שאני חושבת שקמפיין הסברה הוא תמיד אקטואלי, ועכשיו פי כמה וכמה. אולי יצא משהו טוב מהקורונה, נסביר לציבור שיש בינינו אנשים שזקוקים לתשומת הלב של כל אחד מאתנו. כפי שציינתי בתחילת הדיון, חלק מאוד משמעותי בכל הנושא הזה לקחו גם השרה וגם מנכ"ל

המנכ"ל נמצא איתנו בזום ואני מבקשת להעלות אותו כרגע.

הציבורית ועו"ד עופר אמרו את הדברים בצורה יפה. אנחנו נמצאים בתקנות קורונה בתקופה מאוד בעייתית של

לצרכים המשתנים של המשק ולצרכים המשתנים של הציבור. יש סגרים, הסגרים נפתחים, נסגרים,

אם תשימו לב המשק עובד, אנחנו מספקים את כל מה שצריך באוויר, בים וביבשה, וצריך להגיד את זה. למרות כל הקשיים, אנחנו משרד שמתפקד ומאפשר לכל תושבי מדינת ישראל לקבל את השירותים,

בים וביבשה.

הוא לא נספר במכסה, ואנחנו מאפשרים לו לעלות לכלי הרכב. תודה, אדוני. אני מאמינה שההצלחה של כל מה שאנחנו עושים תלויה לא רק בנו ולא רק בנהגים ולא רק באנשים עם

מה אני וכל מי שנמצא פה אמורים עוד לעשות כדי לדאוג לא רק לאנשים על כיסא הגלגלים, אלא גם לקשיש שנמצא עם ההליכון ביד והוא לא יכול להתחרות עם בחור צעיר בן 30 מי נכנס ראשון לאוטובוס? תן לי פתרון לסוגיה כזאת.

אני אומר את זה כי בסוף זה כמו לכבד אדם מבוגר, ואם אתה אדם צעיר אתה קם בפני אדם מבוגר. והדרת פני

יש כאלה שחינכו אותם והם קמים בפני מבוגר, ויש כאלה שלא.

זה לא קורה עכשיו.

מה שהיה מונגש ימשיך להיות

אם כך הנהג עושה את הדברים, אז למה שלא יעשה עדיפות? למה שלא יסגור את הדלת הקדמית עד שהוא לא מעלה את אותו אדם? הנהג

ואנחנו נמשיך בשיתוף הפעולה גם אם לעיתים יש בינינו חילוקי דעות.

מכאן זו רק השאלה איך מיישמים את

בעקבות הצעת החוק שהגשתי,

בנושא הנגשת כל האוטובוסים הבין עירוניים. היא אמרה שהיא רוצה על ידי קול קורא ולא על ידי הוראת שעה או

אדוני המנכ"ל, תודה רבה לך.

כשאתה שומע דיון בוועדה שחברי הכנסת מתבטאים, עדיף לך להקשיב עד הסוף ובסוף לענות. כי כל עוד אתה נכנס באמצע,

זאת נישה אחת. נישה שנייה, מחויבותנו לא לתת לפגוע באנשים עם מוגבלות. וזה שיש אוטובוסים לא מונגשים, גם היום הם קיימים, זה לא משהו חדש.

המנכ"ל אמר לנו עכשיו, וזה רשום בפרוטוקול, שכל מה שאדם עם מוגבלות היה מקבל לפני,

לקבל. הוא יכול לקבל את זה רק באוטובוס המונגש. הרי לא ירדו ויישאו אותו על כפיים.

דווקא בגלל מגבלת התפוסה שמוסיפים אמצעי לא נגיש, כן צריכים לתת תעדוף. זו

כלומר, אנשים עם מוגבלות כבר נמצאים כלואים בתוך הבתים בצורה אבסורדית.

שכבר עכשיו האוטובוסים מלאים ב-120%, זה פשוט נורא ואיום.

בשיח שלנו עם משרד התחבורה ועם נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות, שיח פנים-ממשלתי, גם כמובן עלתה ההצעה שעלתה כאן, שתינתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות בניידות כדי לדאוג לכך שלפחות לאוטובוסים הנגישים יוכלו לעלות. כפי שאתם שומעים גם כאן, משרד התחבורה התנגד לזה, ולכן

נתחיל לקרוא.

התשפ"א-2021. בתוקף סמכותנו סמכות של שר האוצר ושר התחבורה לפי סעיף 19(ג) לחוק

התשס"ג-2003, בתקופה שמיום תחילתן של תקנות אלה עד

יחולו הוראות אלה. סליחה, גברתי, זה לא הנוסח שהשרה הניחה בפני הוועדה.

ולכן אנחנו עכשיו, בשביל להכניס גם את האוטובוסים הלא נגישים, לא נגישים נגישות פיסית אלא רק נגישות חושית כמו שנראה בהמשך, אנחנו צריכים להתגבר על תקנה

מסכימים?

לחזור לנוסח שאתה שלחת ב-4 בפברואר, ואנחנו נדבר

מה שקרה במהלך השיחות,

למשל, בסעיף ג(ד) משרד התחבורה מתנגד. גברתי, השיח היה ברמת הייעוץ המשפטי, לא ברמת השרים. יכול להיות שצריך לעשות הפסקה

אחרי שהצבתי את העמדה של הוועדה הזאת בוועדת הכלכלה,

גם ליושב-ראש

אני אומרת את זה גם כדי שמשרד התחבורה יהיה ערוך לזה. עכשיו נעבור לקריאה של התקנות. אני כן אבקש מהיועצת

התש"ף-2020. אנחנו מציעים, והדבר הזה מופיע בנוסח שאנחנו הגשנו, דבר ראשון להבהיר מה היחס בין התקנות המוצעות כאן לבין תקנות שוויון זכויות הרגילות.

שזה נשמט לו באיזשהו שלב וכך צריך להיות,

אני רוצה לדבר על הנושא של ההפחתה של 25%. מאחר שהמטרה שלנו היא לעזור לציבור, בדקנו מה המשמעות של כל אחוז הפחתה בקיבולת הנוסעים. כדי לסבר את האוזן, הפחתה של

ציינו את זה כדי שזה לא ישמש לעתיד איזושהי אפשרות להפעיל את התחבורה הציבורית כשהיא תהיה לא נגישה אפילו באחוזים מאוד זעירים. גברתי, אין לנו שום כוונה לעשות את

האחת, אתם ציינתם שיש עומסים ומניתם את הערים שיש בהן עומסים. איך נקבע על ידיכם מה זה עומס? מהו אותו מדד מספרי שמביא אתכם למסקנה שיש עומס מיוחד?

לכן אנחנו עכשיו נצמדים לטקסט. את כל הדברים מסביב נברר אחר כך, כי אנחנו חייבים לאשר את זה, אחרת נצא מכאן

האוטובוסים העירוניים שהם אוטובוסים נגישים, שהורה עליה המפקח על התעבורה בתוקף סמכותו לפי פקודת התעבורה" כתוב שהיא לא תשתנה, אנחנו הצענו להגיד שלפחות היא לא תפחת.

אנחנו רצינו להבטיח שלפחות תהיה רמת נגישות הכי מעטה שמדברת על דגם ייצור מ-2011 או מתקדמת יותר, תלוי בשנת הייצור של האוטובוס. כדי שלא נהיה במצב שבו גם המוגבלים האחרים שאפילו לא

זה אקט חינוכי אומנם, אבל הוא יפתור לנו את הבעיות. זה אקט תרבותי, מתבקש. אבל אתם רוצים לקבוע את זה כחובה אפילו של מפעיל האוטובוס. לא דובר על הנהג, אלא להגיד מפעיל הקו. לגבי הכריזה אני מבקשת כן לקבוע את זה בתקנות.

שבאוטובוס הנגיש תופעל כריזה שתינתן קדימות לאנשים עם מוגבלות.

צריך לבדוק את זה טכנולוגית אם אפשר לעשות. תביא משהו מוקלט. את הנושא של הכריזה ושל השילוט האלקטרוני אנחנו בדקנו. מערכת הכריזה היא מערכת סגורה שמיועדת להקריא את התחנות. אי אפשר לפרוץ למערכת הזאת ולהכניס בה דברים נוספים. אמרנו שבכל אוטובוס נגיש, כחלק מהקמפיין הזה, נדביק מדבקה בנוסח שיהיה מקובל גם על היועצת המשפטית של הוועדה וגם על הנציבות, שיהיה כתוב: אוטובוס נגיש, תן קדימות לאנשים עם מוגבלות. מה זאת אומרת מערכת סגורה? מישהו סגר אותה. אותו אדם שסגר אותה יכול לפתוח אותה ולהכניס לשם טקסטים נוספים. יש קיבולת לכמות האינפורמציה שאנחנו יכולים להכניס לתוך ההקלטה הזאת. זו הקלטה מוסדרת. ברור, אבל אין דבר כזה שאי אפשר, עם כל האמצעים הטכנולוגיים. זה מאוד לא קשה בשבילנו לעשות את זה ככל שזה היה ניתן טכנולוגית. תודה. נכתוב "ככל שניתן". אני כן רוצה שזה יהיה רשום בתקנות, כדי שתקחו את זה בחשבון כן לעשות את זה. מבחינתי זה יפתור את הבעיה. אני יודעת שהציבור הוא קשוב, אנחנו רק צריכים להזכיר לציבור שיש לידינו אנשים כאלה. לכן הצענו להדביק מדבקה. צריך שחלק מההחלטות של הוועדה, שהנושא של קדימות לאנשים עם מוגבלויות יהיה בחקיקה. אין מה לעשות, צריך להכניס את זה לעתיד. שייכנס לפרוטוקול של הוועדה. השאלה אם אתם רוצים בפרוטוקול, או להגיד פה ממש שבעל רישיון קו יפעיל באוטובוסים העירוניים שהם אוטובוסים נגישים בקווים שבהם מבוצע תגבור כריזה ככל הניתן או מערכת של הודעות שתקרא לקדימות של אנשים עם מוגבלות.

ככל שניתן, נבדוק. ייתכן שתהיה סיטואציה שנגיד לכם שאי אפשר, זה יהיה בתקנות ואז בכלל לא נוכל להפעיל אוטובוסים בין עירוניים.

אני לא רוצה לחייב אתכם, היות שאני מבינה את הסוגיה שאתם נמצאים בה, אבל אני כן רוצה שזה יישקל על ידיכם. אם אני כותבת "ככל הניתן", זה כן יישקל על ידיכם. ואני גם אדבר עם השרה ואסביר לה את זה.

הנושא נשקל כבר בעקבות אחת השיחות שהיו לי. אני לא מחייבת אותך, למה אתה מתנגד? אני לא מתנגד, גברתי, נהפוך הוא.

אני גם אדבר עם השרה ואסביר לה את החשיבות ותחשבו יחד איך אתם עושים את זה.

אולי ככל שניתן לתת גם לתת קדימות לאנשים? אני לא יכולה להכניס את זה, כי זה מבחינתי מובן מאליו. אז אנחנו אומרים שבעל רישיון קו יפעיל באוטובוס עירוני שהוא אוטובוס נגיש בקווים שבהם בוצע תגבור ככל הניתן כריזה או הודעה בצורה שניתן לראות שתקרא למתן קדימות לאנשים עם מוגבלות. בסדר, גברתי. "(ה) בעל רישיון קו באתר האינטרנט שלו ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים באתר האינטרנט שלו יפרסמו" אנחנו מציעים להוסיף את המילים "באופן נגיש" למרות שכל הפרסומים צריכים ממילא להיות נגישים לפי תקנות נגישות

יפעלו האוטובוסים שנוספו לפי פסקה זו". זו גם תוספת שלנו? זו לא תוספת שלנו. חובת הפרסום הייתה קבועה בפסקה 2. משרד המשפטים העדיף להכניס אותה לתוך פסקה 1 כדי לא להעמיד אותה בפני עצמה ולא ליצור חובה פלילית נפרדת. מקובל. חשוב שיהיה פרסום של האוטובוסים הנגישים.

זה כבר נמצא. אני רק רוצה להבין, האדם עם מוגבלות יוכל להיכנס לאתר ולראות מתי האוטובוסים הנגישים? אם אני מפעיל בקו 5 תגבור, אז אני מפרסם שבקו 5 יהיה תגבור. מאחר שכמו שהסברתי לכם בשיחה, וכבר קבענו כאן בתקנות שהתדירות לא תפחת ולא תשנה, הרי אותה תדירות קיימת. את תוספות התגבורים האלה אנחנו לא יכולים להכניס למערכת הרישוי, ולכן הם לא יכולים להיכנס למערך הסדיר. אבל אם אדם נוסע בקו 5 ורוצה לדעת שיש לו האוטובוס הנגיש בשעה 08:00, אז אם מפורסם באתר שיש אוטובוס בשעה 08:00 אז הוא יודע שזה נגיש. אתה אומר שבאתר יפרסמו רק אוטובוסים נגישים. נכון, גברתי.

מבינה שאת כל התוספות לא יפרסמו בכלל באתר, זו כאילו תוספת פיסית ולא אחרת.

כן, גברתי. אבל זה לא מה שכתוב, ואל תגיד "כן גברתי", כי זה לא מה שכתוב. זה לא הם כתבו, זה אנחנו כתבנו. לא אנחנו כתבנו, זה הנוסח שלהם. אנחנו פשוט הזזנו את זה מהמקום לפי הדרישה של משרד המשפטים. אבל אני רוצה להוסיף על מה שאומרת פה מיכל. למעשה האדם עם מוגבלות צריך לדעת מה האוטובוס הנגיש,

ולכן הוא צריך גם לדעת שהוא חייב לתפוס את האוטובוס הנגיש. לכן כדי להפיס את דעתכם אמרנו מראש שבקו ספציפי ככל שיופעל בו תגבור אנחנו נפרסם: בקו מספר 5 מופעלים גם אוטובוסים בין עירוניים אשר אינם נגישים. כשאדם ירצה לדעת מתי יש לו אוטובוס, אז האוטובוס שמפורסם באתר הוא האוטובוס הנגיש. לי זה ברור. זאת אומרת, לא נוכל לדעת אם בין לבין יעברו שניים, ארבעה או חמישה אוטובוסים לא נגישים. לא. הם אמרו שלא יהיה מצב שיהיו לך שלושה אוטובוסים ברצף לא נגישים. יהיה אחד נגיש

לכן אני אומרת, אם אתם רוצים שזה יעבוד טוב אתם צריכים את כל ההחלטות שאנחנו כרגע מקבלים להנגיש לציבור, שהציבור ידע את זה. במיוחד אנשים עם מוגבלות שיקבלו את המידע הזה בכל הפלטפורמות האפשריות.

למרות שאנחנו שולחים את כל העניין הזה לציבור, ואנחנו צריכים לזכור שיש גם על מפעילי הקווים. הרי תקנות הנגישות הן בגדול חלות על מפעילי הקווים. הם אלה שחייבים בחובות הנגישות ואנחנו לא רוצים לגלגל את החובה לציבור. כמובן הם קוראים לציבור מבחינת ההתנהגות והחינוך, אבל חובת הנגישות היא בעיקרון למפעילי הקווים. לעניין התקנה הזאת יש לנו פה הגדרות של אוטובוס בין עירוני כהגדרתו בתקנות נגישות חושית באוטובוסים בין עירוניים. את זה אנחנו לא יכולים לקבל. שיניתם קצת את ההגדרה ממה שהם כתבו. האוטובוסים של ההיסעים הפרטיים הם לאו דווקא כפופים לתקנות נגישות חושית. אני אשמח שהציבור גם ידע כמה אוטובוסים שהם בכלל לא נגישים, גם חושית, יש על הכביש.

זה תלוי בכמות הנוסעים בתחבורה הציבורית. אני לא יודע באיזה קצב פותחים את המשק ובאיזה כסף יחזרו נוסעים לתחבורה הציבורית. ככל שיש מגבלת תפוסה והמשק נפתח וכמות הנוסעים בתחבורה הציבורית גדולה, כנראה נצטרך לעשות בזה יותר שימוש. אנחנו התייחסנו לזה שאנחנו לא יכולים להציג דרישות לאוטובוס בין עירוני, כי יש אוטובוסים של היסעים והם לא מונגשים. רק לדעת כמה יש כאלה. אני מאמינה שאם נבקש לקבל את המידע, אנחנו נוכל. אני חושבת שמשפטית הפער הוא מאוד קטן. גם הנוסח של משרד התחבורה אומר: אוטובוס בין עירוני אוטובוס ציבורי המיועד להסיע נוסעים בקו שירות בין עירוני. כתוב "מיועד" אז ההגדרה לא משנה וזה רק דקדוקי עניות.

יש הרבה הגדרות של אוטובוסים, אבל זה אוטובוס שמיועד שיכול להסיע נוסעים בקו שירות בין עירוני, אבל הוא לא כפוף לתקנות נגישות חושית.

לא אמרנו שהוא כפוף. אין לי הגדרה בדין לאוטובוס בין עירוני. אני מאמינה שאלה האוטובוסים האחרונים בתור שאתם תיקחו, נכון? מבחינת הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, שעשינו את עבודת המטה, אז במקומות שנוכל להפעיל אוטובוסים אורגניים אז כמובן שנעדיף לעשות את זה. במקומות שלא, אז לא. אנחנו מעדיפים לעבוד מול המערך של מפעילי קווי השירות שאנחנו עובדים איתם באופן סדיר, באופן שוטף, שיש להם נהגים עם הכשרות ויש לנו יותר שליטה עליהם. לכן במקומות שנוכל להפעיל אוטובוסים אורגניים בין עירוניים נגישים, בוודאי שנעדיף לעשות את זה ונשמח לעשות את זה. אנחנו פשוט לא יכולים להתחייב. אני מבינה שאי אפשר לחייב נכון להרגע. כל התוספות האחרות שאני רואה זה כבר תוספות שלנו. נכון. יש לנו הגדרה של אוטובוס בין עירוני. אני מבינה שאתם לא רוצים שהוא צוין ברישיון הרכב כאוטובוס בין עירוני. אז יישאר רק: אוטובוס ציבורי המיועד להסיע נוסעים בקו שירות בין עירוני. את התקנות לנגישות חושית אנחנו לא צריכים לקרוא. אפשר לכתוב שצוין ברישיון הרכב כאוטובוס בין עירוני. אפשר לכתוב שלפחות תינתן עדיפות לשימוש באוטובוסים בין עירוניים נגישים חושית? אני לא יכול להתחייב לזה. זה ברור לי. אבל אתה אומר ברישא: לא ניתן לתגבר כאמור באמצעות אוטובוסים נגישים. לא צריך להיכנס לזה. מה הצעתם בהמשך? בהמשך יש לנו תקנות נגישות השירות. אני לא יודעת אם אנחנו צריכים אותן. תקנות התחבורה הציבורית לא כפופות לתקנות נגישות השירות, וגם תקנות נגישות חושית אין בהן צורך. אגב, הוועדה ממתינה מהכנסת ה-20 לתקנות השירות לגבי תחבורה. הבנתי שהייתה פה התחייבות שהתקנות האלה יגיעו והן לא הגיעו עד היום. את מדברת על תיקון תקנות הסדרת נגישות תחבורה ציבורית. זה בדרך. אנחנו עובדים על זה. היו לנו אי אילו נושאים שהיינו צריכים לפתח מול גורמים שמסונפים לתקנות האלה ואנחנו בשלב השפצורים האחרון.

תקנה נוספת שמוצע להעביר פה זו תקנת דיווח. לגבי האוטובוס הבין עירוני, מאחר שאין הגדרה בדין לאוטובוס בין עירוני, אני מבקש שיותר לי לבדוק. יש הגדרה בדין, יש הגדרה בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נגישות חושית באוטובוסים בין עירוניים. שם ההגדרה אומרת: אוטובוס בין עירוני, אוטובוס המיועד להסיע נוסעים בקו שירות בין עירוני ושהוא צוין ברישיון הרכב כאוטובוס בין עירוני. ההגדרה הזאת מקובלת עלי, ובלבד שהיא לא תכפיף את התקנות האלה לתקנות נגישות בין עירוני. היא לא מכפיפה. אם כך, בסדר. אומרים לנו שיש מאות קווים. אני חושבת שיש עניין שהוועדה תקבל דיווח על יישום התקנות, ובין השאר על הנושא של אילו קווי שירות, באילו ערים, על אילו עומסים אנחנו מדברים בשעות השונות של היום. ממתי אתם מתחילים להפעיל את זה? בהקדם האפשרי. אני שואלת כי אני נותנת לכם אישור רק עד 6 במרס. תוך שבוע ימים אתם תדעו? אנחנו נתחיל בהדרגה. ככל שהמשק ייפתח, נשתמש בזה יותר. אם יהיה צורך בהארכת התקנות, אתם מגיעים עם המספרים, עם הדיווח. את יכולה לציין את זה. בגלל שאנחנו לא אומרים במפורש שצריך לתת קדימות לאנשים עם מוגבלות בעלייה. זה תרבות של חברה, זה נימוס,

זה ערכים,

שאתם רוצים בתוך זה. מה כל כך קשה להכניס אמירה ברורה מאוד דווקא בהוראת השעה הזאת, כמו בכל מיני מקומות מתוקנים בעולם? למה זה כל כך לא ברור? אני מתייחסת להערה של היועצת המשפטית, בגלל שאנחנו לא מכניסים אמירה ברורה. צריך לתת עדיפות לאנשים עם מוגבלויות בעלייה לאוטובוס. יעברו כולם, ירוצו כולם פנימה, 75%, לא נכנסים יותר, והוא יישאר. זה לא חייב להיות כיסא גלגלים.

המפעיל. יש כל כך הרבה אנשים מובטלים במדינה, אז שימו שם מישהו שזה יהיה התפקיד שלו. אפשר למצוא פתרונות. זה עניין ערכי מוסרי. לכל אוטובוס אתם רוצים מלווה? הם אפילו לא יודעים לאכוף את מגבלת התפוסה.

מה עם מפקחים שיעזרו לנהגים שלכם? אנחנו מתחילים דיון מחדש. זה עניין מהותי פה. כל הדיון פה הוא כדי שהם לא יישארו בתחנה, ואנחנו משאירים אותם בתחנה כי אנחנו לא יודעים איך להכניס את זה עכשיו לתוך התקנות. זה משהו מאוד בסיסי. את הדיווח אנחנו מורידים. אוקיי. אז התחולה היא פרסום התקנות, שזה מיידי. ערן מהנציבות, בבקשה. שלום. קודם כל, תודה רבה, טלי, על הוועדה הזאת. אני רק רוצה להגיד דבר אחד קצר. אני חושב שאם משרד התחבורה היה מקשיב גם לנו, גם לדרישות של הארגונים מלפני שנים,

בנושא של הנגשה של תחבורה ציבורית בין עירונית, כמו שיש בעולם, שתהיה נגישה גם בישראל, לפחות בחלקה, אז לא הייתה לנו הבעיה כי היו אוטובוסים בין עירוניים נגישים שהיה אפשר להשתמש בהם.

אבל את זה לא נפתור תוך שבוע ימים. מה שהמנכ"ל של משרד התחבורה אמר וזה שימח מאוד את כולנו, שזה עומד על הפרק. גם אלכס דיבר על זה וגם יובל, וגם אנחנו דרך אגב, אנחנו לא מעודכנים בתהליך שקורה בנושא הזה. אז אם משרד התחבורה ירצה בעוד חודש להאריך את ההסדר הזה, וגם בלי שירצה, שישתף את הציבור ואותנו ואת הארגונים בתהליך של הבדיקה של אוטובוסים בין עירוניים, שיגיד מה לוחות הזמנים. שזה לא ייתקע כמו הרביזיה בתקנות תחבורה ציבורית שכבר שבע שנים מחכות לפרסום. כבר שבע שנים הן מוכנות. שייתנו לוחות זמנים, שישתפו את הציבור, שישתפו אותנו בתוך התהליך של הפיילוט, ואז אולי יצא מעז מתוק. אומנם בקורונה לא יהיה פתרון, אבל כולנו נדע מה לוחות הזמנים, מתי עושים את הפיילוט, איך ייראה הפיילוט, יתייעצו עם האנשים שזה רלוונטי להם ונוכל להתקדם. תודה. אני ברשותכם אענה במקום משרד התחבורה. אני אקח על עצמי יוזמה לדאוג לסוג של מפגש של הארגונים וכמובן אתם, יחד עם האנשים שהשרה תחליט להציב, או אפילו היא בעצמה תרצה פעם אחת לשבת סביב השולחן, ואנחנו נשב ביחד ונחשוב ביחד על כל הסוגיות שעומדות לפנינו בנושא התחבורה, ושם כבר נציב לעצמנו מטרות והישגים. אני מקווה מאוד שבקדנציה הבאה אמשיך לעמוד בראש ועדת משנה לאישור תקנות לשוויון אנשים עם מוגבלות, ואנחנו נמשיך לקדם את הנושא בכל הכוח, ולא רק מול משרד התחבורה אלא עוד משרדים רלוונטיים. את זה אני מבטיחה לכם. אם זה היה מטופל בזמנו לא הייתה בעיה.

כרגע אנחנו מאשרים משהו שצריך להפעיל במיידי, ואנחנו מפעילים את זה לתקופת זמן מוגבלת מאוד. לכן אני מבקשת מהקולגה שלי שנשארה כאן לעזור לי להעביר את התקנות, ובמקביל אנחנו כבר מתכננים את הבקשה שלכם להארכה. אני מבינה שזה לא ייגמר ב-6 במרס לפי מה שאנחנו רואים במדינה. אנחנו נעשה את זה בשיתוף פעולה ונחשוב מה אנחנו יכולים עוד לשפר כדי שאף אדם עם מוגבלות לא יישאר מאחור. זאת המטרה המשותפת של כל אחד שנמצא בחדר הזה. לכן אני כרגע מבקשת להצביע על התקנות ולאשר אותן, ונמשיך לקדם את הדברים כמו שאנחנו יודעים. רק תחזרי על הבקשה החשובה שלך שלקראת הדיון שיהיה סביב ה-6 במרס יתחילו לאסוף את הנתונים כבר עכשיו.

אני רק רוצה להעיר. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שלפני בחירות ולכאורה סעיף 38 מאריך תוקף של הוראות שעה שפוקעות למשך עוד שלושה חודשים. יש פה כוונה ברורה של הוועדה לא להאריך את זה הארכה אוטומטית. אוטומטית זה לא יוארך. אני מבקשת להצביע על תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) (הוראת שעה), התשפ"א-2020. מי בעד? הצבעה בעד, 2 נגד, אין נמנעים, אין תודה.

התקנות אושרו. אני רוצה להגיד מילה אחת לאנשים שהקשיבו לדיון, לשם מי בכלל הדיון הזה התקיים, ואני כרגע מדברת על אנשים עם מוגבלויות. חברים, אני יודעת שלא פתרנו את כל הבעיות, גם בתקופה הזאת של קורונה. אבל עשינו את המקסימום. מצאנו את האיזון בין המצב הכללי שבו נמצאים כל אזרחי מדינת ישראל לבין אנשים עם מוגבלות. מה שמרגיע אותי, ואני חושבת שגם את כל מי שהיה פה בדיון, הוא שהמצב שלכם לא החמיר. מה שקיבלתם עד היום אתם ממשיכים לקבל גם בהמשך. דבר שני, אני שמחה שהכרנו מקרוב את אנשי משרד התחבורה, ואנחנו נמשיך ללחוץ על כך שאנחנו נשפר את כל מה שאתם צריכים לעשות, ויש מה לעשות, למען אנשים עם מוגבלויות, ועל כך כמובן נשים לעצמנו דגשים. תפעילו את זה כמה שיותר מהר. אני יודעת שמחכים לזה, כדי להקל על כל המצב הקשה שאנחנו היום נמצאים בו. בעזרת השם, כמה שיותר מהר נסיים את התקופה הקשה. לכו להתחסן, זה הכי חשוב, שנוכל למלא את האוטובוסים במאה אחוז. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:56.